שלום לכולם, אני פותחת את הישיבה. היום 26 לדצמבר 2018, י"ח בטבת התשע"ט, הנושא הוא: הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ט-2018,

והצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018,

דבר ראשון אצביע על המיזוג של שתי הצעות החוק. נאמר שלפי סעיף 84ג' לתקנון הכנסת ועדה רשאית באישור ועדת הכנסת למזג שתי הצעות חוק או יותר באותו נושא, שהועברו אליה אחרי הקריאה הראשונה, ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה

מי נגד?

אין נמנעים,אין ההצעה למזג את הצעות החוק אושרה. המיזוג אושר פה אחד. וכעת לענייננו. המצב הוא כזה: בגלל שהכנסת מתפזרת היום, אנחנו כמובן נאמץ את הצעת החוק הממשלתית ונעשה את זה בהוראת שעה לעוד שנתיים. זה כבר שתדעו,

אם היינו במצב נורמלי של ועדה שממשיכה, לא היינו מאשרים את החוק היום

עד שלא היינו בודקים איך אפשר לשנות את הנושא של מענק עבודה, עוד לפני שתבוא עם הנתונים, רק בגלל העובדה שבאמת קיבלנו את התלונות ממאות.

גם הביטוח הלאומי, וגם אני אישית קיבלנו פניות על העניין של פגיעה במענק העבודה. אבל מפאת גודל השעה ומפאת עצם העובדה שהיתרון של החוק עולה על החיסרון שלו אנחנו נאשר את הורדת ה-60% ל-25%. שוב אני אומרת, ואמרתי את זה גם אתמול במליאה, שבעזרת ה' בכנסת הבאה, שאני מתכוונת לחזור אליה, אני מתכוונת לפתוח את כל הנושא הזה מחדש את כל הנושא הזה של קיזוז מזונות, של השינוי של מענק העבודה, אבל צריך גם להביא חוק כהצעת חוק פרטית, ועשיתי את זה כבר גם עם היועצת המשפטית של הביטוח הלאומי. אבל כרגע מפאת הלחץ

כדי שחלילה הכנסת הזו לא תתפזר ויחזרו אנשים ל-60%, שזה הרבה יותר גרוע בעיניי, אנחנו נתקדם עם הצעת החוק שלי ושל הממשלתית. זה היה לי חשוב לומר לפרוטוקול, תוך כדי ההבטחה שאנחנו בסיפור של מענק עבודה נטפל. בלי להוסיף הרבה, אנחנו נשמח לשמוע את אדוני מרשות המסים. תסביר לנו מה קרה עם מענק עבודה לנשים החד הוריות. אני אחראי על מערך מענק העבודה. אז אתה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברות, ובאת עם הנתונים. כן, גם ליוויתי את החקיקה לפני שנה וחצי-שנתיים. ב-2017 הוגשו תביעות על ידי חד הוריות חד הוריים,

בסדר גודל של 67 אלף בסך הכל, תביעות. 67 אלף תביעות שהוגשו. רק של אימהות חד הוריות.

הנתונים שאני מדבר עליהם כרגע הם רק ל-2017, בלבד. מתוכם כ 54-53 אלף זכאים למענק עבודה וקיבלו מענק עבודה. אתה יכול לומר אם מלא או מופחת?

- - - מספר השלילות מתוך הכמות שאמרתי לכם כ-8,400 נשללה מהם הזכאות. שלילת הזכאות יכולה לבוא מכמה סיבות: מספר נכסים, הכנסה גבוהה, הכנסה נמוכה. הנתון הבא מתייחס לשלילה עקב הניכוי של ביטוח לאומי, בלבד, שאינו מדבר על 3,700 תביעות שנשללו עקב ניכוי ביטוח לאומי. עקב ניכוי של ביטוח לאומי 3,700 - - - מתוך ה-8,000 שנשללו, 3,760 נשללה הזכאות בעקבות ניכוי או קיזוז של קצבה מוגדלת של הביטוח הלאומי, מזונות והבטחת הכנסה. כ-1,340 הוקטנה הזכאות בעקבות הקיזוז של ניכוי

אני אתן את הסכומים: השלילה מסתכמת ב-15 מיליון שקל והקטנת הזכאות מסתכמת ב-3 מיליון שקל. כלומר, בסך הכל 18 מיליון שקל קוזזו, הוקטנו עקב הניכוי של הביטוח הלאומי. זה מעט, לא? אמרו ש-95 מיליון יעלה - - - לא כולם הגישו תביעות, צריך להבין את זה. חשוב לציין שמדובר רק בנשים שהיו זכאיות קודם לכן - - - כן,

כי בדיון הקודם באו ואמרו שהאוצר בעצם הרוויח 95 מיליון שקל מענק עבודה, והמספרים בכלל - - - היה פה מהלך גדול, אבל - - - - - - כן, כי אמרתם שהשינוי מה-60% ל-25% עלה 100 מיליון שקל. גם על זה אתה צריך להגיד לי, איך הגעת למספר הזה. ברשותך,

כמו שציינת בהתחלה הסבל של האוכלוסייה הזאת

עזבי שמאשימים אותנו, את רשות המסים בגניבה, באים אלינו בטענות,

כי אנחנו מקזזים את מענק העבודה. הסבל של האוכלוסייה הזו אני לא יודעת אם הוא מצדיק 18 מיליון שקל. ציינת שקיבלת עשרות פניות, אנחנו מקבלים כל היום פניות במיילים, ממבקר המדינה,

פניות אין ספור. התשובות חוזרות על עצמן, ואם הם לא מסופקים אנחנו שולחים אותן לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי זורק אותן גם כן עם אותה תשובה.

שאם העלות היא כזו לא גדולה, אז למה בכלל לקחנו להם את מענק העבודה? גם אני לא מבין למה מקזזים מחוק לחוק? אני לא מבין למה חוק מענק עבודה קשור לדבר הזה. ממתי מקזזים מחוק לחוק? תראי לי עוד דוגמה כזו במדינת ישראל.

למה ממענק עבודה בחרתם להוריד? אני לא מבין את הדבר הזה. נכון. מה היה הרציונל? עוד משפט. אני אציין מה זה מענק עבודה, קודם כל.

תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המסים לאותה אוכלוסייה המשתכרת שכר נמוך. מה המטרה של החוק הזה? לעודד תעסוקה. איך אני מעודד תעסוקה כשאני לוקח לו אחר כך מאחר והוא קיבל מהביטוח הלאומי? אולי פעם הוא קיבל כשהוא היה קטן קצבת ילדים, תיקחי לו גם ממענק עבודה? מה הקשר בין שני החוקים האלה? למה צריך לקזז ממענק עבודה את הדבר הזה? זה פשוט בלתי נסבל, אנחנו סובלים מזה. מענק עבודה כבר 10 שנים, הגענו ל-70% מיצוי, זה פוגע באחוז המיסוי, פוגע בתדמית של רשות המסים, פוגע בתדמית של מענק עבודה. אנחנו משקיעים פה אין ספור כוחות למקסם את אחוז המיצוי ממענק עבודה. מה אתם עושים עכשיו?

סליחה שאני קצת כועס. לא, אתה צודק ב-100% והכעס שלך מוצדק לחלוטין, כל מי שהיה פה מעורב כועס. גם אני. בגלל זה פתחתי עם זה ובגלל זה גם אמרתי לכם שאם לא היה ככה המצב של הכנסת לא הייתי מקדמת את החוק הזה. שוחחנו גם בעבר, בטלפון, בנושא הזה אם את זוכרת.

בעצם, ההשפעה של המחקר שעשה הביטוח הלאומי לא נכנסו בעצם הנתונים של רשות המסים. מה שהיה כאן במחקר, וצריך לראות איך מתקנים, כי אתם כבר במחקר שלכם בביטוח הלאומי צריכים לבוא ולבחון - - - תקשיבי, זה היה כל כך חשוב אם בתוך המחקר היו הנתונים החשובים האלה. אל"ף, כי אנחנו רואים שדי עבדו עלינו, ובי"ת אנחנו רואים שהנקודה הכל כך חשובה הזו של למה נעשה החיבור למענק העבודה לחוק הזה? זה קודם כל הערה לביטוח הלאומי: למחקר הבא חייבים לחבר - - -ודבר שני רציתי לדעת בנתונים שלך, אמרת שמתוך ה-8,000 ששללו זכאות, 3,7000 זה ספציפית חד הוריות בעקבות הניכוי, אבל אמרת שמתוך

מתוכם זה ה-1,340 ש - - -? או בנוסף?

זאת אומרת ש-3,700 לקחו להם את כל מענק - - - כ-5,000 תובעות

קיבלו את הכסף ממקור אחר.

את מענק העבודה מהביטוח הלאומי ל - - - אז 3,7000 נלקח להם כל מענק העבודה - - נכון, נכון. - - 1,340 הקטינו, ובעצם פחות, בערך פחות או יותר 5,000 בעצם, 3,000 חד הוריות קיבלו, פחות או יותר. מה, מענק עבודה?

בסך הכל, אמרתי בהתחלה כ-63 אלף זכאיות. עוד פעם אחזור על הנתונים: כ-67 אלף הגישו תביעות למענק עבודה. מתוכם 53 אלף זכאיות וקיבלו מענק עבודה.

מתוך ה-53 יש לך 1,300 שהוקטן להן המענק בעקבות הניכוי. לא מתוך ה-53.

מתוך ה-67. אמרת ש-67 אלף הגישו. 53 אלף קיבלו.

מתוך ה-53 ל-1,300 הוקטן מענק.

ו-3,700 לא קיבלו בכלל. 3,700 לא קיבלו בכלל. שהיא היתה מקבלת. היתה מקבלת לפני כן.

המקסימלי שהיא יכולה לקבל זה 8,640 שקל לשנה. גם לא כולן בהכרח מקבלות הבטחת הכנסה. לא בהכרח. לא, לא בהכרח. לא קשור, אני לא יכול להגיד לך. אתה לא יכול להגיד אבל שם כן יכולים להגיד כי יש להם את הטפסים. צריך לעשות את החיבור, כי בין ה- 67 אלף האלה וה-53 אלף

לא כולן בכלל רלבנטיות לדיון כאן. אבל את יודעת מה רלבנטי, בעיניי? רלבנטי בעיניי שהעניין הזה, אחד, של החיבור המיותר בין מענק עבודה להבטחת הכנסה, שני החוקים האלה, ורלבנטי בעיניי שלילת הזכאות. אבל את צודקת אני עוברת אליכם, הביטוח הלאומי. בתוך ה-3,700, נדבר על ה -3,700 ששללו להן את הזכאות. לא כולן מקבלות הבטחת הכנסה.

הבטחת הכנסה או מזונות.

זאת אומרת שהן מראש האוכלוסייה ששללו לה. זאת אומרת זה חד הוריות רגילות, ללא הבטחת הכנסה, לא בעסק פה. אנחנו מתעסקות עם האוכלוסייה הכי מוחלשת, אותן 3,700 שיצאו לעבוד, קיבלו הבטחת הכנסה מזונות,

בואי תדברי אתי על ה-3,700. - - - שוב, אין לנו את הנתונים אז אנחנו לא יודעים אם זה נשים

זה יכול להיות נשים שעבדו ולא שינו דבר, אבל הן קיבלו יותר גמלה עקב השינוי ולכן זה קוזז. אין לנו מספיק מידע כאן בכדי - - כן, אבל יש לך פה מספיק מידע כדי להבין - - - - לדעת שהיה קיזוז. - - שלקחנו מכמעט 5,000 נשים עובדות את מענק העבודה.

לקחנו להם את הכסף. יש לכם עוד משהו להוסיף? ההערה שלי לגבי המחקר עם הנתונים של רשות המסים, ראיתי שרצית להגיד שם משהו.

בקשר עם יגאל?

מהתחלה ביקשנו את הנתונים. משרד המשפטים לא אישר את זה וכשניסינו שוב בטופס א' שוב לא אישרו. מה קשור משרד המשפטים? אישרו לנו את סטטיסטיקות. זה קשור לשי סומך?

זה לא היה קשור לשי סומך, זה היה קשור לתקנות העברת המידע, ובסופו של יום קיבלנו אישור להעברת מידע מאוד מצומצמת בין הגופים, במסגרת התקנות. כן, אנחנו פעלנו היום במסגרת העברת המידע ולפי טופס א', ואני מבינה שרשות המסים כרגע אישרה לנו לקבל חלק מהמידע - - סטטיסטיקות.

- - לא מידע אישי, שכן נוכל לעשות לפחות איזושהי - - - מה זה? איזה מין דבר זה? זה כל כך חשוב. שניכם על אותו חוק, כמו שיגאל אמר. אתם חייבים להעביר מידע אחד לשני.

אם היינו יודעים שהעלות היא כזו, של 18 מיליון שקל, הייתי מביאה חןק מחר בבוקר. גם לגבי מה ששרית אמרה יש לנו בחוק, בהוראת השעה, שאנחנו בעצם מאריכים אותו הוראה שאומרת איזה נתונים המוסד לביטוח הלאומי צריך להגיש לכנסת וליישם. אז ייתכן שאם את רוצה צריך להוסיף גם את ה - - - בטח, זה שני חוקים שונים. הוא מתעסק במענק עבודה, והיא מתעסקת ב - - - ודאי.

אולי זה יאפשר לך כן לקבל את המידע יותר בקלות,

אני לא יודעת אם אנחנו נוכל לקבל, אבל אתם תוכלו לקבל - - - אנחנו רצינו שכשאתם בוחנים - - - ההוראה מטילה עליכם לבחון ולדווח לכנסת. הבעיה שלנו, וזה מה שניסתה גבריאלה לומר, הוא שהמידע שאנחנו זקוקים לו הוא לא רק מידע סטטיסטי, אנחנו ממש רוצים לבדוק תעודות זהות, כדי לראות מי הם הנשים שהגישו - - - ברור, כי בסוף היא גם פונה אליכם. אני העברתי לכם שמות עם תעודות זהות שביקשו להבין למה לקחו להם את המענק. אפשר לפתור את זה, שי? אני מבקש אם אפשר הפסקה קטנה, כדי שאוכל לברר על מה מדובר. לא צריך, אני רק רוצה לפעם הבאה. אם רוצים לעשות תיקון כמו שהציע שימרית שקד לגבי הנושא הספציפי, צריך לבדוק עם האנשים של הפרטיות. אני לא מכיר את הנושא. אני מציעה מתווה כזה

הלאומי ידווח לוועדה ורשות המסים תדווח לוועדה. נביא את שניהם והם ידווחו. אם היינו יושבים פה לפני חצי שנה היינו מקדמים חוק אחר.

תעודות זהות?

כמו שעשית עכשיו. בלי תעודות זהות. נתת מספיק נתונים. אם כבר עושים את זה, צריך לשלב תעודות זהות. הדיווח צריך להיות של שני הגופים כי אין ביניהם תיאום. השאלה אם לא היינו רוצים - - - אני לא יודעת אם זה אפשרי - - - דרך אגב,

זה גם לא היה עוזר אם הוא היה מדווח לה, כי היא לא היתה יכולה לעשות שום דבר. היא צריכה להביא חוק. אבל היא מגישה להם דוח, לפי החוק היא חייבת, והם עמדו בחובה הזו והם מדווחים לנו רק על שני דברים: שינויים בהכנסה מהעבודה, והם מדווחים לנו על שינויים בסכומים של גמלת הבטחת הכנסה או תשלום מזונות. בסעיף הזה לא כתוב שהם צריכים לדווח לנו גם על שינויים במענק עבודהץ - - - היא לא יכולה לדווח. אני רוצה שרשות המסים תדווח. אבל אז הבעיה היא שלא יהיה לנו שום תכלול. א' ידווח לנו מרשות המסים, ב' ידווח לנו על זה אבל אנחנו לא נדע על הקשר - - - אבל אני לא צריכה את זה, כי מספיק שהוא מדווח והיא מדווחת ואני יכולה לעשות את החיבור לבד.

כי אנחנו רוצים להסתכל על אותה אישה לאורך זמן. הנתונים האגרגטיביים,

לא יודעים להגיד אם זו אותה אישה או שהנשים התחלפו. תסביר לי מהתחלה: 1. מה הרציונל לחבר בין שני החוקים האלה? 2. מה עשינו בזה ששללנו מהאוכלוסייה הכי מוחלשת את הזכאות לקבל מענק עבודה? 3. למה אמרתם פה בוועדה ויש פרוטוקול, שזה יעלה 100 מיליון שקל? נתחיל מההתחלה. מענק עבודה זה מענק שניתן על מנת לעודד עבודה על פי מודל שבבסיסו הגה אותו מילטון פרידמן, זוכה פרס נובל,

שגם היה פה בשנות ה-80 במסגרת תוכנית ההבראה. נתנאל, תתקדם. אין לנו זמן. אתה מדבר אתי על מילטון פרידמן? עזוב, למדתי לתואר ראשון, בוא. הרעיון של מענק עבודה זה לתמרץ את העבודה באמצעות מבנה מענק שהוא טרפזי ביחס להכנסה. ברגע שמקבלים עוד מענקים מעבר לדבר הזה שיש להם נקודות פיצול מהטרפז המקורי, למשל הבטחת הכנסה - - - הנה, הנה הטרפז. כולם באו עם טרפזים היום. אלה הטרפזים של מענק עבודה בלבד. ברגע שיש פה עוד גורם הכנסה,

הכנסה מהבטחת הכנסה, מה שקורה הוא ששיעורי המס השולי נראים בצורה מדורגת, ומענק העבודה לא ממלא את התכלית המקורית שלו. התכלית של מענק העבודה הוא באמצעות השקועים בטרפז לעודד עבודה. תגיד לי, אתה מאמין למה שאתה אומר? בטח שכן, ואני יכול לגבות את זה באין ספור מחקרים כלכליים.

קודם כל, דבר אתי על החיבור בין שני החוקים.

דבר מאוד נכון: למה לא לקחתם לה מהנחה בארנונה או הנחה בחשמל? למה לקחתם את מענק העבודה? היה מהלך של הארכת מענק העבודה עבור חד הוריות. כדי שמענק העבודה יהיה אפקטיבי בצורה הטובה ביותר ושהכסף הזה לא ילך סתם, היינו צריכים לאחד את זה יחד עם גורם הכנסה נוסף ועיקרי שמתפקד כמעט באותו אופן: הבטחת הכנסה,

ששני המענקים האלה יחד יעודדו עבודה ולא יתנו סתם כסף. מה זה סתם כסף? בעולם מתוקן היה פה - - - אתה יודע, זה מזונות ילדים אז היה אבא והוא היה משלם לה, והיא לא היתה צריכה לקבל את הכסף מהביטוח הלאומי. אנחנו מדברים כרגע על הבטחת הכנסה, לא על מזונות ילדים, אבל בסדר.

העניין הוא שאנחנו מעוניינים לתת את הקצבה בצורה שמעודדת את הנשים האלה לצאת לעבודה,

לדאוג גם לעתידן - - - אבל אם לקחת לה את מענק העבודה ראתה לא מעודד אותה, יגאל אמר לך. זו הנקודה שהכי מעודדת.

זו סמנטיקה. עם כל הכבוד לתדמית של רשות המסים, אין אישה אחת שנפגעה מהמהלך הזה. אין אישה? מאות נשים כתבו לי. מאות נשים כתבו. כל שקל שזז ממענק העבודה הוא שקל שניתן ממענק ההבטחה. כך זה מקוזז שקל לשקל. הסכום שניתן ממדינת ישראל לאישה, בסופו של מעשה, הוא אותו סכום או סכום גבוה יותר. אני אחזק אותו. אני אתו, אנחנו ביחד תמיד. מענק העבודה בא בעצם ב delay של שנה. הביטוח הלאומי משלם בשנה שוטפת. נניח ב-2018, כל חודש היא קיבלה סכום מסוים. במענק העבודה, הקיזוז נעשה רק שנה לאחר מכן, כ אתה משלם אותו על בסיס ההכנסות של השנה. מה שהוא אומר היא קיבלה מהביטוח הלאומי

נניח. מה-1000 שקל האלה קיזזנו מענק עבודה. במקום שתקבל את זה - - - היא קיבלה את זה במזומן בשוטף. זה מה שהוא אומר.

כשמסתכלים על מענק העבודה נטו, אז כאילו רואים פגיעה, אבל הכסף זה זה לא - - - בשוטף.

הגעתם לעלות של הסכום של החוק הזה. מה שהיה פעם שעברה, שחיברנו את כמות הנשים לפי הדלתא שעלה ועל פי זה הכפלנו. נכון, נסמכנו על החישובים של הביטוח הלאומי.

אני ערכתי את החישוב. את ערכת את החישוב והגעת לכך שהחוק עולה 125 מיליון שקל? לפי המצב בדצמבר 2017, העלות תהיה. בגלל הדלתא שראינו בגידול בהכנסות של הנשים, הכפלת במספר הנשים, ולפי זה הגעת לסכום של 125 מיליון. זו העלות מביטוח לאומי. הסיבה שפתחתי בהרצאה שפחות אהבתם על מילטון פרידמן היתה בין היתר כדי להגיד את הדבר הבא, שייתכן שחלק מהקיזוז שהיה במענק העבודה נובע משינויים בהרגלי העבודה של הנשים האלה, שדיברנו עליהן גם בפעם הקודמת. דיברנו על עלייה בהכנסה מעבודה של 290 שח לאישה. זה מה שהמהלך הזה יצר ה-290 שח האלה עם השלכות פנסיוניות, הם על כל המתלווה לכך. אבל לא כולם עלה להם, גם על זה דיברנו. אני זוכרת את הדיון מצוין. דיברנו על נשים שבאמת עלה להן. אבל עדיין יש נשים שנשארו בדיוק באותו מצב, בלי מענק עבודה. בלי מענק עבודה אבל מקבלות את אותו כסף בהבטחת הכנסה. לא, הן לא מקבלות את אותו כסף. תקנו אותי אם אני טועה. האם יש קיזוז ממענק עבודה ללא שהיתה הכנסה נוספת בגינו מהבטחת הכנסה? הוא אומר: האם מענק העבודה בעצם שולם לה בגידול? הוראת החוק היא מפורשת, שהקיזוז יהיה רק בגין הגידול הנובע - - - עכשיו הבנתי אותך. אתה יודע, אבל, מה הבעיה שלי עם זה? כי אני רציתי לתת לה גם את הגזר של להוריד וגם להשאיר לה את מענק העבודה.

מסכימה אתך, היא קיבלה את הדלתא בגידול בהכנסות אבל אני רציתי שגם יגדל לה וגם תישמר לה הזכות למענק עבודה כי זו זכות כל כך בסיסית לכאלה שמקבלות את השכר הכי נמוך במשק. לכן אמרתי הסיפור של לקרוא לזה "מענק עבודה" או "הבטחת הכנסה" הוא עניין סמנטי. אם אנחנו מעוניינים לקיים את התכלית של מענק העבודה והיא לתת לנשים עידוד, תמריץ להיכנס לשוק התעסוקה, המשך של מתן מענק העבודה ללא הקיזוז פוגע בתכלית של מענק העבודה - - - אתה מסכים שהסכום של מענק העבודה הגיע ל-13 מיליון שקל? יש לך איזשהו ויכוח עם רשות המסים על זה? אני קיבלתי את הנתונים בדיוק כמוכם בשנייה שיגאל - - - עד היום לא ראית כמה עלה לנו המהלך הזה - - - גם אנחנו לא ידענו. רק הבוקר אספנו את הנתונים, בלחץ. אני שמחה שבאת היום, עשית לנו כאן סדר.

אני מבינה אותך. אני מסכימה

אני גם מסכימה שהחוק עולה

אבל במה אני לא מסכימה אתך? שאם העלות של להשאיר לה את המענק עבודה הוא בסך הכל - - - ואני כבר כמה שנים בקשר טוב עם האוצר, מה שנקרא, אם זה, ה-18 מיליון שקל היה מאפשר לכמע 5,000 נשים מוחלשות שמקבלות את השכר הכי נמוך, לקבל גם מענק עבודה וגם עוד 100,200, 400 שקל לחודש במי פגענו? עמדת האוצר ועמדת כל המחקר הכלכלי בנושא הזה היא שלמעשה פגעת בנשים האלה עצמן כי למעשה פגעת בתמריצים שלהן לצאת לעבודה, על כל המשתמע מכך. אם את נותנת להן גם וגם, את יוצרת להן מפת מיסוי שולי כזאת שדוחפת אותן לעבוד פחות. סך ההכנסה שלהן לא בהכרח יהיה גבוה יותר. מאיפה הבאת את זה? זה היה הרציונל שעמד מאחורי השילוב של הבטחת - - - אתה רציני? אתה חושב שאם היא תקבל מענק עבודה ואת הבטחת ההכנסה שלה זה יפגע בעבודה שלה? חד משמעית כן, ואני גם אסביר למה, ואני עומד מאחורי זה, וכל מחקר כלכלי בעולם עומד מאחורי זה. זו עמדה מקצועית של משרד האוצר וגם כל כלכלן יגיד לך את זה. אתה יודע מה? גם אם הייתי

הייתי בודקת את מה שאתה אומר. הייתי עושה חוק של מענק עבודה של שנה שנותן את שניהם, והייתי בודקת מחקרית את הדברים שלך כי אם כל הכבוד למה שאתה אומר רוב השולחן פה לא מסכים אתך. אתה די לבד באירוע הזה. אני אשמח להיפגש אתך ולהראות לך את מיטב המחקר

אני כבר הגשתי את החוק, אבל אני לא אוותר על זה. האירוע הזה הוא אירוע - - - אני חושב שזה חבל כי זה ירע את מצבן. אז בוא נבדוק. אנחנו לא מסכימים אתך, לא אני ולא גורמי המקצוע פה. עזוב אותי, אני פוליטיקאית, אבל גורמי המקצוע כאן, אנשים שעובדים שנים עם הנשים האלה. עזוב, גם אין לך פה את הארגונים החברתיים. אם הם היו יושבים לך פה רקמן, "אם הבנים" וקואליציית הנשים הן היו צוחקות עכשיו. אבל אני עכשיו אדבר בשמן. אם אתה אומר לי מירב, זה פוגע, הייתי הולכת אתך והייתי בודקת את זה, ויכול להיות שהיית צודק, אבל גם יכול להיות שהיית טועה. אין צורך, זה נבדק עשרות פעמים בכל העולם.

תראה לי מחקר אחד, של מדינת ישראל. עזוב אותי מכל העולם. גם בכל העולם יש רשות אתה יודע שבאירופה יש רשות שמשלמת רק מזונות? אתה יודע שבשבדיה אני בדקתי עם מחקר של המ.מ.מ על כל ההתייחסות לדמי מזונות במקרה שיש אנשים שלא משלמים, ויש לך רשויות שמשלמות. אתה יודע שברוב המדינות אין בכלל אירוע של קיזוז הבטחת הכנסה, שמי שמקבל הבטחת הכנסה מקבל הבטחת הכנסה, ואם הוא יוצא לעבוד הוא מקבל את השכר שלו מעבודה, בגלל שהוא במשכורת מינימום? זה עדיין לא אומר שזה לא משפיע באופן שלילי - - - תראה לי מחקר, תשלח לי מחקר שיסביר לי - - - רק אני אומר שמלכתחילה זה הרציונל שעומד בבסיס הרעיון של מענק עבודה. אז כאילו להגיד אני לא מאמין לרציונל הזה, זה כאילו להגיד שמענק העבודה כולו לא מתמרץ עבודה.

בנק ישראל עשה מחקר בנושא הזה - - - - - - מענק עבודה מתמרץ עבודה לא בגלל הסכומים שניתנים במסגרתו אלא בגלל המבנה שלו ביחס להכנסה. פגעת במבנה הזה פגעת בתמריץ. לכן כל הרציונל שעומד מאחורי מענק העבודה בעצם נשלל אם אנחנו משנים את המבנה של הכספים שניתנים לנשים האלה מלכתחילה.

אני אגיד לך את האמת, אני מאוד סקפטית בסיפור הזה. יש לכם עוד הערות? אני מאשרת את החוק הזה לא בלב שלם. אני מאשרת בגלל כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי בגלל גודל השעה, וזה שאני לא אחזיר אותם, בטח לא לקיזוז של 60% שהוא קיזוז פסיכי אני אאשר את החוק הזה בגלל שאין לי ברירה, אבל אנחנו נחזור לשולחן הזה ואנחנו נבדוק מה עשינו עם מענק העבודה של הנשים האלה ואיך הגענו למצב

חוק שבסך הכל בסוף, העלות שלו היא 18 מיליון שקל או מענק העבודה ששללנו אבל פגענו ביותר מ-5,000 נשים.

הייתי עושה לך פה כנס של 200 נשים שקיבלו מענק עבודה ואז, לך תסביר להם שלא פגעת בהם. אבל אי אפשר להסתכל על מענק עבודה לבד. זה פשוט הסתכלות לא נכונה. אתה יודע למה צריך להסתכל על מענק עבודה? כי בסוף - - - אני רוצה להגיד לך משהו, ככה אוף דה רקורד. מזל שאני מנהלת את הדיון הזה. אם היו פה חברי כנסת אחרים, מהאופוזיציה, אתה יודע שזה היה הרבה יותר קטסטרופלי. ברור לי, אבל אני אומר עמדה מקצועית - - - אתה מבין שאתה מדבר פה על מענק עבודה לכמעט ל-5,000 נשים חד הוריות, מקבלות הבטחת הכנסה - - - אני מבין שבעיקר הסמנטיקה פה היא בעוכריי ולא המצב כפי שהוא באמת. זה שלדבר אחד קוראים "מענק עבודה" ולדבר אחר קוראים "הבטחת הכנסה", זה לא אומר שהם משרתים תכליות שונות ונפרדות ושאפשר להתייחס אליהם בנפרד לחלוטין. יגאל דיבר פה קודם על הפגיעה בתדמית של מענק עבודה ושל רשות המסים, עם כל הכבוד לתדמית אני דואג לזה שאנחנו נצליח לתמרץ את הנשים החד הוריות

עם הכסף שאנחנו נותנים להם, מעבר לזה שנסייע להן בסל בסיסי. אני לא חושב שיש כלכלן שהיה יושב פה ואומר לך שהוא לא מכיר את המבנה של מענק העבודה, את מבנה התמריצים ואת ההשפעות שלהם על

אז באמת, אני מאחורי הדבר הזה הייתי עומד גם אם היו יושבים פה רקמן ושאר חברי הכנסת. זו עמדה מקצועית לחלוטין. יש נקודות שבהן צריך ללכת אחורה. הבנתי את העניין. אתה בגישתך הניאו כלכלית של מילטון פרידמן בא ונותן לי כאן - - - אני לא מזלזלת - - - הגישה שעמדה ביסוד הייסוד של מענק העבודה, בכלל. אז בואי נבטל את מענק העבודה מלכתחילה. לא, אני לא מאמינה בזה. לא באוכלוסייה הכי מוחלשת. טוב, אני רוצה לסכם את הדיון ולגשת להצבעה. בואי, תצלמי את זה, כדי שזה יהיה לי מתועד. אני בחיים לא קוראת לה לצלם אבל בגלל שאני בסוף המושב, אני רוצה, את יודעת לוודא את זה, כי זה מטריף אותי. הלכנו, עשינו חוק מעולה, הורדנו את שיעור הקיזוז, ועל הדרך כמעט 5,000 נשים פגענו להן במענק העבודה, ואתה יכול לשבת ולומר לי - - - לא פגענו להם בהכנסה בשום צורה. לא, אז אתה טועה. לא, אני לא טועה. אתה טועה, כי אני קיבלתי תגובות של מאות נשים. הן מסתכלות רק על מענק העבודה. אבל ברור שהם יסתכלו, כי זו אוכלוסייה הכי מוחלשת שמקבל 5,000-4,000 - - - עם זה אני מסכים, אבל - - - כי היא כל כך מצפה שהיא תלך לבנק הדואר, ותגיש את הבקשה, ותקבל את הכמה כסף?

500? - - - גם אם מדינת ישראל היתה מחלקת לנשים האלה עכשיו מיליון שקל, לכל אישה בכל שנה, הן לא היו מקבלות יותר מענק עבודה. אז מה, פגענו בהן? אני רוצה להגיד לך אני באתי מוכנה. אני ישבתי עם הביטוח הלאומי כבר בקיץ. כבר בקיץ ישבנו והבנו שיש בעיה, וכל גורמי המקצוע שאני סומכת עליהם בביטוח הלאומי, באמת, ואל תתבלבל, אני גם

יש לי עבודה מעולה אתכם, אבל בהרבה פעמים אני הולכת אתכם ומסכימה אתכם, אבל פה אני לא מסכימה. אתה רוצה לשבת אתי,

אבל כרגע אני מרגישה שפגענו בכבשת רש, תכלס. אפשר לא להסכים, אבל להציג את החוק הזה כאילו הוא פגע בנשים, זה פשוט הצגה לא נכונה. אם לא היה הסעיף הזה שהכנסתם לחוק, הן היו מקבלות הרבה יותר כסף. נכון, אבל אף אישה לא נפגעה.

נקודה. תמיד אפשר לתת יותר, אבל הסיטואציה היא שהחוק הזה - - - לא פגע באף אישה. אף אישה לא קיבלה פחות ממה שקיבלה קודם. אפשר היה.

אפשר היה לתת יותר כי כמו שאמרתי לאורך כל הדיון, מדובר באחת האוכלוסיות הכי מוחלשות שדוח העוני ואתה מכיר את דוח העוני, דוח העוני שלנו של המדינה הצביע במפורש שיותר מ-28% מהן הולכות לעבוד ונשארות עניות, לכן זה מטריד אותי. ולכן חשוב לשמור על המבנה שמעודד אותן להמשיך לעבוד, להגדיל את ההכנסה שלהן ב-290 שקלים - - - אתה טועה פה כי האוכלוסייה הזו שמוצגת באופן קבוע כאוכלוסייה ענייה למרות שהיא עובדת, אז אם היית בא ואומר לי על אוכלוסייה אחרת, אולי הייתי חושבת פעמיים, אבל האוכלוסייה הזו ענייה, עובדת קשה ומגדלת את הילדים שלה בלי שום אחריות שלנו לבוא ולהגיד לה את עובדת? את מקבלת? אנחנו לא ניקח ממך את מענק העבודה. מכל האוכלוסיות, כשאתה בא וקורא את דוח העוני, אתה רואה שיש לך בעיה עם אוכלוסייה כזאת? תתגבר אותה. אל תיקח ממנה. זה בדיוק מה שאנחנו באים לעשות. לא, לא עשית את זה. עשיתי את זה. תספר לך גבי שהן הגדילו את הכנסתן מעבודה. אני רוצה להגיד לך שאני

שלא תתבלבל. ואני בכלל לא מדברת על חברי כנסת אחרים. די, זה מביך בכלל להמשיך ולהתווכח על מי אנחנו מתווכחים? קודם כל אני רוצה לסכם אני רוצה לומר לכם תודה על הדיון ותודה לרשות המסים שהגיעה לכאן ונתנה לנו את הנתונים החשובים האלה שאקח אותם אתי. אני כן רוצה לחשוב איך אנחנו מקבלים בתוך החוק דיווח כאן של רשות המסים ולא רק ביטוח לאומי, כי זה כל כך קריטי כדי להבין את התהליך. והנה, אני אומרת שוב, ולא אחזור על עצמי: אנחנו, אם לא היה הזמן הקצוב שלי, לא הייתי מאשרת את החוק הזה. אני מאשרת את החוק הזה כי יש לו יתרון גדול מאוד כרגע, אבל על הדרך הוא חיבר כאן חוק של מענק עבודה, ובסוף פגענו באוכלוסייה של קרוב ל-5,000 נשים.

אפעל ואני אעשה כל מה שאפשר כשאחזור לכאן בכנסת הבאה כדי להביא את החוק שכבר הגשתי הנה, אני כבר אומרת לך לגבי מענק עבודה, וכבר הגשתי אותו בתיאום עם הביטוח הלאומי. החוק הזה שבסוף מסתבר שגם עולה 18 מיליון שקל בדיוק באת בזמן, העוזרת הקודמת שלי שעשתה את כל החוק הקודם החוק הזה שהעלות שלו 18 מיליון שקל יחזור לפה ויחזור לוועדה הזאת. אני מאוד מצטערת, לא יעזור. לא השתכנעתי, ואני מאוד מתנצלת, הפגיעה נעשתה באוכלוסייה הכי מוחלשת במדינת ישראל, וחבל שכך. הערה קטנה 18 מיליון זה נכון להיום. אם יגישו תביעות עד סוף 2019 זה יגדל, אבל המסה הגדולה כבר הגישה את התביעות. הגישו עד היום כ-284 אלף זכאים, הממוצע השנתי הוא כ-310 אלף זכאים. אז עוד כמה מיליונים בודדים בלבד, זה לא יהיה משמעותי. וכמובן שאנחנו לא רואים את מי שלא הגיש. עזוב, זה מספיק ש-5,000 נשים שללנו להם את הזכאות למענק עבודה, ועוד 1,340 שהקטנו להם. נעבור להקראה של החוק. אני רק אומר שיש הבדל אחד בין הצעת החוק הפרטית להצעת החוק הממשלתית. אני לא חושבת שבממשלה יש התנגדות לנוסח של הצעת החוק הפרטית. אז נקרא לפי הצעת החוק הפרטית ואגיד כשיהיה הבדל. הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ט 2018‏ תיקון סעיף 1 1. בחוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו 2016‏ )להלן, החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)" יבוא "ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)". הסעיף הזה מתקן את סעיף 1 לחוק המקורי, חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה)(תיקון). כיום קבוע בו שהוראת השעה תסתיים ב-31 בדצמבר 2018. אנחנו מתקנים ואומרים שהוראת השעה תסתיים ב-31 בדצמבר, 2020. זה התיקון הראשון. אני ממשיכה בקריאה: תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ועד ליום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)." סעיף 5 לחוק העיקרי קבע חובה למוסד לביטוח לאומי לבחון את יישומו של סעיף 1 לחוק, בכלל זה שינויים בהכנסה מעבודה, בסכומים של גמלת הבטחת הכנסה או תשלום מזונות של הורים עצמאיים. כמו שאמרתי קודם, לא דרשנו מהם לבחון את השינויים במענק עבודה. המוסד לביטוח לאומי דיווח על נתונים בזמן שהוא היה צריך או קצת אחרי, אבל בהצעת החוק הזו אנחנו מציעים לקבוע עליהם חובת דיווח נוספת ב-1 נובמבר 2020, כפי שנקבע בהכנה לקריאה ראשונה. השאלה אם אתם רוצים לתקן ולהוסיף גם חובת דיווח - - - כן, את זה עכשיו נקרא. אז עכשיו דובר גם על לקבל נתונים מרשות המסים. אין כאן נציג של הלשכה המשפטית של רשות המסים, אז אני אקרא נוסח: "בתקופה שבין יום 1 בינואר 2019 עד תום תקופת הוראת השעה תבחן רשות המסים

1 בנובמבר...." או שניתן להם עד 1 באוקטובר לבחון? ולדווח לנו ב-1 לנובמבר? שיהיה להם חודש - - - זה עניין מוקדם. הנתונים, עד שהם מתגבשים אצלנו סוף נובמבר. אתם אמורים לדווח על 2019. לוקח זמן. אנשים מגישים את התביעות מינואר. רק ביולי, אחרי שהוגשו כל דוחות 126 אני מתחיל לגבש את הזכאויות של האנשים. אוקטובר עוד מוקדם. אני מדברת על אוקטובר 2019, אז כל הנתונים של 2018 כבר יהיו לך, נכון? התביעות של 18 מוגשות ב-19. עבור 18 אני מגיש ב-2019. יש לי נתונים אבל מעט, זה ממש לא ייתן לך הרבה. אנחנו מדברים על השנה שאחרי. הוראת השעה מסתיימת ב-31 בדצמבר 2020. אז הוועדה רוצה שיהיה לה דיווח לפני כי היא רוצה להחליט אם להאריך את הוראת השעה או לא, ובאיזו מתכונת. עבור איזה שנה את רוצה את הנתונים? אני מבינה שאני לא יכולה לבקש את הנתונים מ-2019, כי לא יהיה לך. אז אני מניחה שהנתונים יהיו על 2018. על 18 אני יכול לתת לך אבל לקראת סוף השנה. הוא עכשיו דיווח לנו בסוף 18 על 17. אני אוכל את 18 לקבל בסוף 19. נכון. לקראת סוף 19. אם יחייבו אתכם בנובמבר 20 תוכלו לתת נתונים על 18,

- - - היום אנחנו בסוף 18 ואתה נותן על 17 אז למה ב-20 אתה לא יכול לתת על 19? בסוף השנה אני יכול לתת. אני הבנתי אותו. לפני 1 בדצמבר אי אפשר לתת נתונים על השנה השוטפת.

למשל, איזה שימושים נוספים,

בנתונים האלה צריך להדק. אני מבין שאתם צריכים את זה רק לצורך מחקר, נכון? ולא לצרכים אחרים. צריך להבהיר שזה רק לצורך מחקר. לא, זה כתוב שזה לצורך מחקר. ולא לצרכים אחרים. אני לא מדבר עם התעודות זהות.

אז אין בעיה.

זה בעיה. אז הם ידווחו לנו על 2018 - - - בסוף 19. כל הדיווחים יהיו ב-1 לנובמבר 2020. לא כולל 19. תעשי את 18 ובסוף 19. מספיק שנה אחת ומבינים את האירוע. אז: "רשות המסים תבחן את יישומו של סעיף 6ג לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות ובכלל זה שינויים בזכאות למענק עבודה של הורים עצמאים המקבלים גמלה או תשלום להורה עצמאי כהגדרתם באותו סעיף בשנת המס 2018". עבור שנת המס 2018. בכל מקרה אנחנו נשנה את הנוסח, הכוונה היא להגיד מה המהות "... ותדווח על הנתונים האמורים והמסקנות עליהם לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת...." עד איזה יום? עד איזה יום נראה לכם ריאלי לדווח על הנתונים של 2018? כמה שיותר רחוק יותר נכון, יותר מדויק. - - - 1 בנובמבר 2020? למה? את יכולה עכשיו לקבל ב-1 בדצמבר 2019 נתונים על 18. אני רוצה בסוף 19 לקבל נתונים על 18, מביטוח לאומי ורשות המסים. עד איזה תאריך? עד 1 בדצמבר. אפשר אפילו 15 בדצמבר, כי 1 בדצמבר - -- 15 בדצמבר 2019 נתונים על 18. אתם תביאו את הנתונים שלכם, הוא יביא את הנתונים שלו ועוד פעם נבין שיש בעיה.

מסבירה הנתונים של הביטוח הלאומי יגיעו אלינו ל-1 בנובמבר 2020. אם אתם רוצים תיאום זה אומר שב-15 לדצמבר 2019, עוד שנה, אנחנו ניתן נתונים על 2018. ב-15 לדצמבר 2019 את מקבלת נתונים על 2018 משני הגופים. אז אותו הדבר הביטוח הלאומי ידווח גם עד 15 בדצמבר 2019 גם על הנתונים אותם נתונים שביקשנו בהוראת השעה אבל עבור 2018. אתם לא דיווחתם לנו כבר על 2018?

- - - 2018 עוד לא הסתיימה, בכלל. אני בכלל מתכוונת לטפל בזה עוד לפני. אני אשב עם האוצר. תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) 3. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח 2007‏, בסעיף 6ג(א), במקום "ו־2018" יבוא "עד 2020". אני אסביר. 6ג לחוק מענק העבודה זה בעצם הסעיף שעליו דובר פה רבות. הוא בעצם קובע שעובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי אנחנו מנכים מסכום המענק שהוא זכאי לו את הגמלה המוגדלת או את המענק המוגדל או את - - - זה החיבור בין חוק הבטחת הכנסה למענק עבודה. בדיוק. ולכן החוק הזה כרגע חל בשנות המס 2018 ו-2018 בלבד. כרגע התיקון אומר שהוא יחול גם בשנות המס 2019 ו-2020. זה התיקון כרגע, בסעיף 3. יש לכם התנגדות לעשות את זה לשנה ולא לשנתיים? ההתנגדות שלי נשארת כמו שהיא היתה. אני חושב שהחוק בפורמט הזה זאת הדרך היחידה שבה הוא מקיים את מטרתו